שלום, בוקר טוב, היום יום חמישי, ח' בניסן התשפ"ג, 30 במרץ 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות, והבוקר בנושא הצעת צו הגנה על בריאות הציבור (מזון)(החלת הוראות האיחוד האירופי וקביעת תנאים והחרגות), התשפ"ג 2023. בהתאם להוראות סעיף 3א(ו) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו 2015, ולאחר קבלת המלצת ועדת החריגים לפי סעיף 313א(א)(2) לחוק המזון, הניח משרד הבריאות את הצו שלפנינו לאישורה של ועדת הבריאות של הכנסת. ביום 18 בנובמבר 2021, פורסם ברשומות תיקון מס' 3 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו 2015, במסגרתו נערכו שורה של תיקונים שעניינם,

אימוץ של הוראות מסוימות החלות באיחוד האירופי לגבי ייצור, ייבוא או שיווק של מזון, בתנאים ובהחרגות. זאת במטרה להביא להורדת יוקר המחיה והפחתת מחיר המוצרים, וכן להפחתת הנטל הרגולטורי תוך שמירה על בריאות הציבור. ההוראות המאומצות שמוחלות בישראל עוסקות במזהמים כימיים, ביולוגיים ובשאריות חומרי הדברה במזון. ההוראות קבועות בתוספת השנייה א' לחוק, אשר ניתן לשנותה בצו. לאור מורכבות המהלך החקיקתי של אימוץ הוראות הדין האירופי וחדשנותו, עלה במשרד הבריאות צורך לבצע שינויים בהוראות המאומצות. לשם כך הוכן צו הכולל את השינויים המבוקשים, כאשר לא מדובר בהוספת תנאים מחמירים או בהרחבת ההחרגות אלא בצמצומן דווקא או במתן הבהרות ודיוק לגביהן. עיקרו של התיקון המבוקש בצו הוא שינוי וניסוח מחדש של המגבלות והתנאים לאימוץ הוראות התקנה האירופית 2073/2005 העוסקת בקריטריונים מיקרובילוגיים עבור מוצרי מזון. בנוסף, הצו כולל הוראות מעבר שנועדו לצורך הסדרת תקופת התארגנות עבור יצרנים ויבואנים, בפרט אלו שבידיהם מלאים של מזון וגם חומרי גלם. בשל תקופת הבחירות והיעדר יכולת לקיים הליכי חקיקה סדורים, נכנסו לתוקפן ביום 1 בינואר 2023 ההוראות המאומצות באמצעות הוראת שעה, אשר יעמדו בתוקפן עד ל-31 במרץ 2023. על מנת ליצור ודאות רגולטורית, ישנה חשיבות להביא להשלמת התקנת הצו שבנדון כהוראת קבע בטרם פקיעת הוראת השעה, לכן כינסנו בדחיפות דיון בוועדה. משרד הבריאות, כפי שהעברנו בקשה, לא להתרגל להביא צווים בהתראה של כמה ימים. מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית וראש המטה שלי עודד שטרן, ביקשנו: תנו לנו את מה שאמור להיות חצי שנה קדימה. צודקים. אני ביקשתי שיכינו את הרשימה, לפי הסיכום שלי עם מנהלת הוועדה, עד סוף השנה.

אנחנו לומדים את החומרים וכפי שראיתם הדיונים פה הם דיונים רציניים שיורדים לעומקים של דברים, לא להגיד: תציגו את הדברים והצבעה, אנחנו לומדים. הבקשה היא בקשה נכונה ולגיטימית. נבקש תחילה לשמוע את נציגי משרד הבריאות, שיציגו לנו את מהות הצו ותוכנו. לאחר מכן נאפשר דיון עם כלל המשתתפים, מי שנמצא כאן, ונשמע את ההערות השונות. עורכת הדין סלנט, יש לך משהו לומר לפני כן? כדאי שמשרד הבריאות יציג את הצו שהוא מגיש.

משרד הבריאות, מי מציג? בוקר טוב, תודה רבה על הזימון של הצו על אף ההודעה המאוחרת מצידנו. אני מנהלת שירות המזון הארצי ואנחנו כאן בדיון. משרד הבריאות עשה היסטוריה ב-1 בינואר 2023, אימץ רגולציה אירופית בשלושה תחומים שהם ליבת בטיחות המזון: בנושא שאריות חומרי הדברה, מזהמים כימיים ומזהמים מיקרוביולגיים. החקיקה הזאת נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2023 וככל שהטמענו את החקיקה והתקבלו הערות של הציבור, הבנו שהתעשייה מצד אחד ישנם דברים שבמקור, כשהנושא הזה של האימוץ עלה בחקיקת ההסדרים, אז ביקשנו החרגות רחבות מדי. ככל שהתקדמו הדיונים, תרגמנו, הטמענו ועשינו הדרכות לתעשייה ולמפקחים, ראינו שאפשר לצמצם אותן. הצמצומים שאנחנו מציגים כאן היום מקרבים אותנו לאימוץ הרגולציה האירופית.

מתקרב למטרה שלשמה התכנסנו בצורה הרבה יותר הוליסטית, אימוץ ומינימום שינוי, סטייה, מהחקיקה האירופית. דבר נוסף שהסתבר לנו, והצורך עלה מהתעשייה, על אף העובדה שכולם ידעו מנובמבר 2021 שחוק המזון תוקן ונקבע שהרגולציה הזאת תאומץ, ככל שהתקדמנו התעשייה, היבואנים וגם ציבור התעשיינים, ביקשו מאיתנו לבצע תקופת הארכה. המשמעות היא שב-1 בינואר 2023, יצרן או יבואן שלא הודיע לנו, המזון שהוא מייצר או מייבא עומד בדרישות החקיקה האירופית.

יצרן או יבואן שיודיע לשירות המזון הודעה בצורה מקוונת, נאפשר לו תקופת התארגנות. בזמנו זה היה שלושה חודשים ועכשיו אנחנו מבקשים להאריך את זה בתשעה חודשים נוספים, כדי שהוא יוכל לעבוד לפי הדין שהיה נהוג ערב כניסת האימוץ לתוקף. אנחנו נאותנו לבקשה כי אנחנו רוצים למנוע בזבוז של מזון, לא לזרוק מזון שלא לצורך שהרי הוא עמד בדין הקודם. לכן השתכנענו שבתקופה של שנה - - - שנה מה-1 בינואר. זאת אומרת, התקופה מה-1 בינואר 2023 עד ה-1 בינואר 2024, נאפשר ליבואנים ויצרנים לייבא או לייצר מזון גם במזון שלא עומד בדין של ההוראות המאומצות. חשוב לציין שהחקיקה שלנו היא גם לא מגבילה, מזון שיובא לארץ בתקופה הנוכחית יוכל להמשיך להימכר גם אחרי ה-1 בינואר 2024. גם אחרי ה-1 בינואר 2024, כי זה כבר פה. לכן התקופה ולכן אנחנו חושבים שמסגרת של שנה היא מספיק זמן. אני לא מכירה, לא שוכנעתי ולא הוצגו לנו נתונים של מזון שיש עסקאות לגביו של תקופה, של יותר משנה, שכבר עומד וממתין לייבוא למדינת ישראל. לכן אני גם מחויבת לומר שהצו הזה, כמחויב, עבר בוועדת חריגים ששותפים לה משרדי ממשלה שנמצאים כאן חלקם: האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, רשות התחרות, ומשרדי ממשלה נוספים. הצו הזה אושר פה אחד בוועדת חריגים בראשותו של עורך דין יואל בריס, יו"ר רשות האסדרה, ולכן אנחנו מניחים שלא תהיה כאן מחלוקת ונוכל לאפשר לתעשייה את הוודאות שהיא כל כך מבקשת, של תשעה חודשים נוספים.

עוד מישהו ממשרד הבריאות? משרד המשפטים? משרד האוצר? משרד החקלאות כאן? יש להם מה להוסיף? בבקשה. אני מאגף התקציבים. כמובן שהדבר הזה על דעתנו המלאה, אנחנו חושבים שיש כאן מהלך חשוב מאוד להפחתת יוקר המחיה.

בוועדת חריגים ממשלתית שכללה מספר רב של משרדי ממשלה שהצביעה פה אחד על זה. אנחנו חושבים שיש פה באמת תרומה גדולה, ומהלך משמעותי מאוד של משרד הבריאות לאמץ את הרגולציה האירופית. גם במסגרת חוק ההסדרים נביא עוד פרק משלים לזה, יחד עם משרד הבריאות, כדי להסדיר היום את כל נושא האכיפה וההסדרים המשלימים, כדי שהרפורמה תוכל לעבוד בצורה מלאה. תודה רבה. משרד הכלכלה. זה מתואם איתנו במסגרת ועדת החריגים, השתכנענו שמדובר בהקלה. הבוקר באתם מפויסים, אחרי שקיבלתם מייק-אפ. בסך הכול יש פה הקלה למגזר העסקי, צריך להכיר בזה. המשרד מממש פה את הרפורמה וזה צעד מבורך מאוד ואנחנו תומכים בהחלט. תודה רבה. עוד מישהו כאן רוצה להוסיף? לפני שנעבור לגורמים, משרדי ממשלה. עורך דין שי סומך, משרד המשפטים. בוקר טוב, התיקון מתואם איתנו. מתואם איתכם. אנחנו מתנצלים שאנחנו מפריעים לך בחופשת הפסח, שתהיה לך חופשה נעימה ופסח כשר ושמח, תודה. תודה שאישרתם לי להשתתף בזום. פרופ' חגי לוין,

בוקר טוב. בוקר טוב, אני חייב להגיד שההתראה להתייחסות היא קצרה מאוד-מאוד. אני גם מזכיר שאנחנו בוועדת הבריאות והמטרה היא הגנה על בריאות הציבור, אבל אנחנו גם בעד כל דבר שיכול להקל על התעשייה. אין לנו שום כוונה להקשות על התעשייה, פשוט באמת קשה להתייחס בגלל הזמן הקצר. אבל אתה סומך על אנשי משרד הבריאות גם במקרה הזה. אני סומך על אנשי משרד הבריאות. אם זאת עמדתם, אנחנו סומכים על אנשי משרד הבריאות. אני פשוט חייב להגיד: אנחנו מדברים כרגע על ביטול המס על המשקאות המתוקים ואני חושב שביטול של מס שמשפיע על הבריאות צריך להיות נדון גם בכנסת. כפי שאתה עושה עכשיו בנושא הזה, כך נושא שיש לו השלכה על הבריאות צריך להגיע לדיון, וחבל שזה לא קרה. קודם כול, פרופ' לוין, זה לא דיון על המס על השתייה, זה גם לא המקום. דבר שני, עשינו דיון משותף בנושא הזה. ללא קשר, בריאות הציבור ונושא ההשמנה הוא נושא חשוב ואנחנו נמשיך ללוות אותו. הוכחנו פעם אחר פעם, וגם יצא נתון לפני יומיים אם לא ראית, שיש יותר ירידה בשתייה שאינה ממותקת מאשר בשתייה הממותקת מאז הצו. היבואנים יודעים להגיד גם מבחינתם שהם לא נפגעו כלכלית, זאת אומרת שהציבור שילם את זה. הדבר העיקרי שהיה חסר ועדיין חסר, בזה אנחנו נטפל, זאת הסברה אמיתית ובזה אנחנו נפעל. אוקיי, זה כבר דיון אחר. תודה שהתייחסת, אני כמובן לא מסכים אבל תודה שהתייחסת. לגבי התקינה האירופית צריך לדעת שבמדינות רבות, גם באירופה וגם במדינות אחרות, יש העשרה של מזונות במינרלים חיוניים, למשל: המלח הוא מיודד. אצלנו בישראל, למרות ששוב ושוב יש לנו - - - לעניין הזה מאז שנת 1996, הדבר עוד לא קרה. גם אני פונה אליך לערוך דיון בנושא הזה. חבל שכשנוח לנו אנחנו מאמצים רגולציה אירופית אבל כשזה לא נוח לנו למרות שזה לטובת הציבור כשזה לא נוח לתעשייה, אנחנו לא מאמצים. אני חושב שבאותו הקשר, של הצו הנוכחי, ראוי לקדם את נושא העשרת המזון שמוביל לכך שהאוכלוסיות, במיוחד העניות בישראל, לא מקבלות: לא חומצה פולית, לא B12 ולא יוד שהוא חיוני להתפתחות ולבריאות תקינה. תודה רבה ושיהיה לך פסח כשר ושמח.

שלום, יום טוב וחג שמח. אביב חצבני, מנהל איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים. אדוני בוקר טוב. קודם כל, תודה רבה על הדיון. בוקר טוב. כמו שאתם כבר בטח יודעים, גם פנינה מכירה את עמדתנו,

שירות המזון ואנחנו יודעים יפה מאוד לשתף פעולה לאורך התקופה, ובאמת תודה גם לפנינה שהיא תמיד זמינה ונאותה לדבר גם איתנו בנושא הזה. ספציפית בנושא של תקופת המעבר, על משך תקופת המעבר, אנחנו חלוקים כי לראייתנו צריכה להיות פה תקופת מעבר של 24 חודשים, ולו מהסיבה הפשוטה, לעזור ליצרנים הקטנים והבינוניים. אומנם החקיקה הזו עברה בנובמבר 2021, אבל גם אתה יודע את חוסר הוודאות הפוליטי וכן הלאה, שהיה פה בשנה שעברה. לראייה, הוראות המעבר לשלושה חודשים אושרו רק בדצמבר, והוראות המעבר הנוספות לתשעה חודשים נוספים מאושרות היום כשהתוקף שלהן, לצורך העניין, הוא עד ה-1 באפריל. אומנם יבואנים שמייבאים מוצרים מוגמרים מתמודדים ברמת המוצר, היצרנים שלנו נדרשים להתמודד הן מצד אחד ברמת המוצר שהם מייצרים אבל מן הצד שני בעבור עשרות רבות של חומרי גלם ועשרות רבות של ספקים. זו אופרציה שנדרש לנהל אותה: אנחנו נדרשים לעדכן נהלים, להסביר לספקים את מה שאנחנו רוצים, חלקם מקומיים חלקם בין-לאומיים. זה לא הדבר היחידי שיצרן בינוני קם אליו בבוקר, בשמחה או בצער מהבחינה הזו. דבר שני, אני מזכיר, טרם הוסדרה הסתירה מול החקלאות המקומית שעדיין עומדת בהוראות דין קיים ישראל. כבודו, אנחנו לא יודעים להכניס חומר גלם שעומד בדין ישראל מצד אחד ולהוציא מוצר ארוז שעומד בהוראות מאומצות מהצד השני. אני יודע שיש בנושא הזה ועדת חריגים ואני יודע שיש התחייבות של שירות המזון להסדיר את הנושא הזה, אבל אני לא רוצה להגיע לחודש נובמבר עם התחייבות שבה הצ'קים לא נפרעו ואנחנו לא יודעים מה לעשות. נכון שאנחנו מדברים כל העת, דבר אחד נוסף שצריך לזכור גם אותו מהבחינה הזו, מפעל בינוני מעסיק מנהל הבטחת איכות או איש הבטחת איכות, אחד, הוא לא מעסיק סוללה של אנשים שקמים לזה בבוקר. זו אופרציה, כמו שאמרתי, שאנחנו נדרשים לנהל אותה. פנינה ביקשה לא אחת,

תראו לנו בבקשה נתונים. היצרנים הבינוניים בעצמם עדיין לומדים את המשמעויות של אימוץ רגולציה אירופית, חדשה, כמו שאומר גם שירות המזון. זה חדשני ביותר, זה מעולם לא קרה בישראל, מדובר פה גם בהרבה מאוד אומץ. זו רפורמה, אדוני, שאנחנו גם מברכים עליה, היא תעזור לכולם. היא מייצרת סימטריה בין היבואנים לבינינו, אבל עדיין צריך לבצע את זה בפרק זמן שהוא ארוך יותר מתשעה חודשים נוספים. אני לא חושב שאם יתנו פה שנה אחת נוספת רגולציה שהייתה טובה פה עשרות שנים יכולה להיות טובה במקביל להוראות המאומצות, כמובן שאנחנו עושים עבודה כדי לעבור אליהן, לשנה אחת נוספת. זה לא ירע את בריאות הציבור מצד אחד, זה חלילה לא יפגע ביבואן שרוצה לייבא תוצרת גמורה תחת ההוראות המאומצות מהצד השני. זו הטענה. אדון חצבני, שאלה. אתה כרגע אמרת: אנחנו לא חושבים שנצליח בשנה, צריך שנתיים. אנחנו יודעים: תן לי שנה, תן לי שנתיים, תן לי שלוש. אני רוצה לדבר בנתונים. הרי אנחנו מדברים במזון, אני לא מאמין שאתה מביא חומרים של עשרות שנים ומלאים, כי גם מדובר בחומרי גלם.

לא יודע אם תוקף, אבל יש לזה מלאים מסוימים ובסוף צריך לשים cut. יהיה קשה מאוד גם למשרד הבריאות וגם למדינת ישראל, לנהל במקביל לאורך זמן שתי תקינות, שני ערוצים: גם מבחינת פיקוח, גם רגולטיבית אתם מעבירים את זה ליבואנים וליצרנים וגם מבחינת העבודה של משרד הבריאות. אני מבין את מה שאתה אומר, האם אתה יכול לתת את ההסבר בנתונים? אתה אומר לי: היבואנים הקטנים,

אני חושב שצריך שנתיים. עברנו, עם כל הכבוד שיש בחירות ויש חוסר ודאות, החקיקה נוסעת, אתם מכירים את זה פעם אחר פעם. ברגע שהייתה חקיקה ויש לוח זמנים, אתם אומרים: רגע, אבל אם לא יתקינו את התקנות ולא יסדירו לפני ה-1 באפריל, אז מה יהיה המצב שלנו? אבל כל אדם בר דעת, ויבואן, יצרן, בעל מפעל, כשהוא רואה את החקיקה, הוא מתחיל להיערך, הוא מתחיל לתכנן את הזמן שלו. כשנתנו מההתחלה את לוח הזמנים הזה, זה היה סביר. אולי אתה אומר שיש את ההיערכות כי הייתה חוסר ודאות, על פי מה אתה אומר לי: תשמע, אני צריך שנתיים מה-1 באפריל? אדוני,

כשנחקק, בנובמבר 2021, לא נקבעה בחקיקה הוראת מעבר, זה סעיף שנותר פתוח. כשאנחנו דיברנו על זה בוועדת הכלכלה בזמנו ואמרנו שתידרש תקופת מעבר, שאל יושב-ראש הוועדה מיכאל ביטון: מה פרק הזמן לתקופת המעבר? ולאף אחד לא הייתה תשובה. אם תקרא את הפרוטוקול, הוא אמר: אם אתם לא קובעים תקופת מעבר, אני אקבע אותה,

אם אתם לא קובעים אני אקבע גם ארבע שנים. ארבע שנים זה מוגזם, שנתיים זה הגיוני.

בנובמבר 2021 לא נחקקה במסגרת החקיקה הוראת מעבר כי אף אחד עוד לא ידע. זה כמובן לא אשמתו של שירות המזון הארצי. הינה, עברו שנתיים מנובמבר 2021, שנתיים.

אתה רוצה להגיד לי שאתה מצפה מיצרן קטן ובינוני לקרוא עכשיו הוראות אירופיות, לצורך העניין באנגלית, של מאות רבות של עמודים ולהיערך? סליחה, אני רוצה רק להתייחס. בשמחה. אני קודם כול רוצה להגיד שני דברים, אביב, דבר ראשון: חומר גלם נכנס היום למדינת ישראל והוא עומד בדין הקיים, אפשר להמשיך להשתמש בו גם אחרי סוף - - - כי זו המשמעות של חומר שנכנס. אנחנו לא נרצה לזרוק אותו, כל הרעיון זה לא להכניס חומרי גלם נוספים, זה דבר אחד שצריך לדייק פה בעניין. לכן מהיום יש לכם תשעה חודשים לחפש ספקים שעומדים בדין האירופי. דבר שני: ההוראות המאומצות הן באמת באנגלית אבל לשם כך שירות המזון, והחוק מחייב אותנו, תרגמנו את החקיקה - - לא, זה ברור. - - פרסמנו את זה באתר האינטרנט להערות הציבור. גם כשאתה אומר לי: מה אתה מצפה שהוא יקרא? מצד אחד אתם אומרים לי: תאמצו את התקינה האירופית, מצד שני אתם אומרים לי: מה אתה רוצה שאני אלמד את זה ואני אקרא את זה? אדוני, אני רק רוצה להוסיף דבר נוסף. אנחנו עושים עשרות ובינרים והדרכות, ואנחנו נמשיך לעשות כי יש לנו כאן מטרה, לא באנו וזרקנו את התעשייה. לכן לבוא ולומר ואני מבינה, הכי נוח עוד שנה, ואחרי עוד שנה תגידו עוד שנה. לפני שבוע היה לי דיון כאן בנושא התמרוקים, וזה לא היה הדיון הראשון, דיון ארוך. אחד הדברים שהכי התפעלתי ואני מוכרח לציין את זה, גם משרד הכלכלה אבל בעיקר במשרד הבריאות כשהתברר לי שישבו שם אנשים ועברו על אלפי פריטים וסעיפים ומילים, לדעת במה יש רק עניין טכני, במה זה עניין לשוני ובמה באמת יש שינוי במהות. ישבו לילות, ישבו ימים ושעות, צוותים שלמים, באמת בשביל להביא את זה עד הפה לכל התעשיינים והיצרנים וליבואנים, בשביל להגיד: אם אנחנו מצמידים, אנחנו מביאים לכם את זה עם תרגומים. עשו עבודות, אקסלים, הצמידו ועדיין המשיכו לשפר. אני חושב שגם בנושא המזון למדתי קצת את החומר, רשמתי, אתם כבר הבנתם שכשאני מגיע לדיון אני נמצא בעומקם של דברים. תמיד. ראיתי שנעשתה כאן עבודה. אני לא משוכנע עדיין ששנתיים מה-1 זה הדבר, יכול להיות שגם עוד שנה תבוא אלי ותגיד לי: תשמע, לא מספיק כי עדיין יש כמה אנשים שלא התארגנו. אבל צריך להסתכל על הטענה שאמרתי בהתחלה, משרד הבריאות צריך בסוף ללכת על קו ולהתנהל בקו מסוים. אדוני, שתי שאלות. הראשונה: אם יש לי חומר גלם,

שנמצא פה ב-31 בדצמבר והגיע נניח במהלך דצמבר, ואני עכשיו רוצה לייצר מוצר סופי שישווק לשוק ב-1 בינואר, הוא יוכל להיות משווק? כן, כי חומר הגלם הגיע. בוודאות? כי זו הבהרה שחייבת להיות.

זו המשמעות. זו המשמעות של הוראת המעבר. אין בעיה.

הרי בסוף אני מחויב לעמוד בהוראות מאומצות גם על חומר הגלם וגם על המוצר הסופי. אם אני עכשיו אשתמש בחומר גלם - - - הוא שואל שאלה, את אמרת: המוצר שנמצא בארץ יהיה משווק.

בשביל זה אני באה ואומרת: חומרי גלם שהגיעו לארץ עד ה-31. גם חומרי גלם, לא רק המוצר. ברור, מה נעשה עם זה? ברור.

אתה תצטרך לבוא ולעשות, בניהול סיכונים, ולבוא ולהראות בפיקוח מה יוצר. פנינה, זה אומר שאני יכול לייצר מוצר, לצורך העניין ב-02 בינואר בשנה הבאה, שחומרי הגלם שלו בבסיס עומדים בדין קיים, וגם המוצר יעמוד בדין קיים כתוצאה מכך.

אם אני לא אסגור את זה עכשיו, אתה תמשיך לייבא ועוד ועוד ועוד, תקופת המעבר לא תהיה שנתיים, היא תהיה לפחות חמש שנים. אנחנו צריכים לעשות cut, מתי אסור להכניס יותר חומר גלם חדש למדינת ישראל.

אדוני, ושאלה אחת נוספת, ברשותך, בסדר? גם לפנינה. חייב להיות כאן מועד אחרון שבו זה מוסדר מול החקלאות בנושא הזה. זאת אומרת, אני לא רוצה שנמצא את עצמנו בנובמבר בערך 25% מהמוצרים שמיוצרים בישראל מבוססים על חומרי גלם מהחקלאות. כל עוד לא יסדירו את העובדה שגם החקלאות, ויש את ההתאמות הרלוונטיות שעומדות בהוראות המאומצות, אני אמשיך לקבל חומר גלם שעומד בדין ישראל קיים, כי אין לי ברירה, ואני אדרש לייצר מוצר שעומד בדין ישראלי קיים.

אני יודע שעתידה להיות על זה ועדת חריגים, חייב להיות לזה פתרון. אתה מבין שזאת בדיוק הטענה שאמרנו קודם, שאנחנו לא רוצים להכניס את משרד הבריאות לפינות כאלה, שהם יצטרכו בסוף לבחור. אני רק אבוא ואומר, אדוני היושב-ראש, המחלוקת עם משרד החקלאות לא מונחת היום לפתחנו כי הצו הזה מדבר על המזון שהוחרג. אנחנו כן חייבים להגיע איתם להסכמות כדי ליצור קוהרנטיות בין הדין שחל על המזון שהוחרג, לבין הדין שהוחרג על המזון המעובד. לשם כך, גם בהחלטת המשלה הנוכחית הוחלט על הקמת צוות, ושותפים לו גם האוצר ורשות האסדרה וגם אנחנו ומשרד החקלאות. כל המטרה היא להגיע איתם להבנות, כי ברור לנו שאי-אפשר לנתק את חומרי הגלם מהמזון המעובד, גם לטובת שמירה על בריאות הציבור וגם לטובת התעשיינים. זו המחויבות שלנו, ואנחנו נעשה כמשרד ככל יכולתנו על מנת להגיע להסכמות.

רק משהו אחד, הנושא הזה של מוצרים סופיים שמבוססים על חומרי גלם שיובאו לפני ה-31, צריכה להיות לזה הבהרה במקום כלשהו, כי כרגע לפי הנוסח הנוכחי זה לא ברור. זה לא ברור. בוקר טוב לכולם, מרינה אוסטפלד, לשכה משפטית, משרד הבריאות. מיותר לציין שהנוסח הזה עבר את האישור של ייעוץ וחקיקה, כמובן, ונסרק במסרקות ברזל. אני חושבת שהכוונה המשפטית ברורה מאוד ובמידה ולא, כמובן שפנינה יכולה לשקול לעשות איזושהי הבהרה באתר, אבל זו הייתה הכוונה ואני תומכת בה לחלוטין.

אני רק אומר משהו אחד אחרון בנושא הזה, אדוני. החשש העיקרי שלנו בנושא הזה, ופנינה מכירה את זה, זו לא העובדה שפנינה אשת מקצוע מצוינת, זו העובדה שמחר יתפוס אותי עורך דין, יעשה בדיקת מעבדה על מוצר סופי עם מוצר ששווק אחרי, ותהיה לי תובענה ייצוגית מול העיניים בהיבט הזה. זה חשש שהוא מהותי, בגלל זה חשוב לנו בנושא הזה הדיוק של הדברים. אתה כבר הבנת שיש לך כאן דלת פתוחה ואוזן קשבת, לא אנשים אטומים. הם מבינים, וכל המטרה של הצו הזה היא בשביל הוזלת המוצרים ומלחמה ביוקר המחיה, והם לא יעשו פעולות שבסוף יתהפכו עלינו.

אדוני, שלום, נעים מאוד.

אני עמיר עופר, מנהל את ענף המזון באיגוד לשכות המסחר. אתחיל ואומר שאנחנו באמת מברכים על רפורמת המזון שאושרה בחוק ההסדרים האחרון בנובמבר 2021. כמו שאביב ידידי היקר פה לצדי אמר על עניין תקופת המעבר, הכול באמת קרה ברגע האחרון. גם תקופת המעבר שאושרה לשלושה חודשים, זה היה ממש יומיים-שלושה לפני שהרפורמה במזון החלה ב-1 בינואר 2023. בגדול, עוסקים חייבים ודאות. בכלל, כל הדיונים האלה והשינויים האלה צריכים לקרות לא יומיים לפני אלא באמת לקרות מראש, חשוב לוודא שכך יקרה.

אני רוצה להצטרף למה שאביב אמר לגבי תקופת המעבר. בסך הכול אנחנו כן רוצים לוודא ולקוות ששנה כוללת של הוראת מעבר, של תקופת מעבר, תספיק. אבל באופן כללי, ככל שיינתן זמן נוסף זה מבורך ולכן עמדת איגוד המזון בהתאחדות התעשיינים מקובלת עלינו. דבר נוסף, אני מניח שתכף נעבור על הנוסח אבל יש את הסעיף שמדבר על זה שיבואן, אתם מול הנוסח?

נחכה. אנחנו כרגע הולכים לעבור על הסעיפים. אין בעיה, כשנעבור על הסעיפים יש לי עוד התייחסות. אולי כשמשרד הבריאות יעבור סעיף-סעיף. לפעמים, כמו שאמרת, צריך לשמוע גם את האנשים הקטנים יותר מאשר הגדולים. גבי וייל, סמנכ"ל "גבינות הכפר", יבנה. נמצא בזום. שי סומך כבר לא בזום, אולי עדיין צופה בנו. שלום, בוקר טוב לכולם. שלום, בוקר טוב. סליחה שלא יכולתי להגיע. רק רציתי להשיג על משהו, נקודה קטנה אבל חשובה. אני סמנכ"ל בחברת "גבינות הכפר" ביבנה, אנחנו יצרני גבינות ותיקים מאוד-מאוד. חלק מחומרי הגלם שלנו מיובאים מאירופה, מספקים גדולים מהשורה הראשונה, שהם באמת מוכרים בכל אירופה. מה שרצינו להשיג זה על נקודה חשובה, על כך שבחלק מהדרישות בתקנות החדשות, משרד הבריאות דורש דרישות מחמירות יותר מאשר מה שנדרש בתקנות האירופיות.

זה מתייחס לשני דברים, אחד זה סלמונלה והשני זה ליסטריה, כאשר הדרישה של משרד הבריאות שזה יהיה קטן מ-25 גרם, שלא תהיה נוכחות של 25 גרם בדגימות. מה שלא ברור לנו פה, אם מה שטוב לאירופה טוב לנו, אז למה בזה אנחנו מבקשים בעצם להיות יותר חכמים, יותר מחמירים. כאשר אנחנו מנסים להעלות את הדרישות האלה מול הספקים שלנו באירופה זה נתקל באי-הבנה ובקשיים לקבל את הבקשות. במיוחד, גם כאשר מדובר באבקות חלב ובדברים שהם לכאורה רגישים, כל המוצרים האלה בעצם עוברים טיפול תרמי גם בחו"ל, גם בארץ, ומה שהיינו רוצים בעצם להשיג זה לקבל תקינה אירופית. כמו שבאירופה טוב אמור להיות טוב גם לנו, לא ברור למה צריך יותר מזה. אם אי-אפשר לבטל את הדבר הזה, אז לפחות שההחמרה הזאת תבוטל באם מדובר בחומרי גלם לתעשייה שעוברים טיפול תרמי אצל היצרן הישראלי.

משרד הבריאות, מישהו יודע לענות כאן? הטענות שהעלה אדון - - אדון וייל, גבי וייל. - - גבי וייל, הן לחלוטין לא ברורות לי. אני רק אבוא ואומר, ההחרגות שאנחנו עשינו, זה נכון לגבי שני חיידקים: סלמונלה וליסטריה, אבל למיטב ידיעתי בכל מה שקשור לעולם התוכן של גבינות, שני הדברים, הם לא נוגעים לעניין. סלמונלה, ההחרגה שלנו, גם באירופה וגם במדינת ישראל אסור שתהיה סלמונלה במזון.

לגבי מזונות מסוימים, קבענו שגודל המדגם לגביהם יהיה גדול. אולי אתה מדבר על דברים אחרים, מעבר לגבינות. לא, אני מדבר על גודל המדגם,

אבל גודל המדגם הוא לא רלוונטי, גודל המדגם לאבקות חלב רלוונטי. יש לך אולי מותג בתור גבינות, אתה מדבר על מוצרים אחרים? אתה מייבא, מתעסק במשהו אחר חוץ מגבינות? אנחנו מדברים בעיקר על חומרי גלם. בחומרי גלם כאשר אנחנו נדרשים וזה מה שאנחנו יודעים, שאנחנו צריכים להחריג את הסלמונלה והליסטריה, לבקש בזה החרגה מיוחדת. ההצהרה מהם היא לא הצהרה: אתם עומדים בתקינה האירופית. זה מה שהם עושים וזה מה שהם חיים, וזה מה שהם עושים כל החיים שלהם, אבל הם צריכים לעשות החרגה מסוימת על סלמונלה וליסטריה ואת זה הם לא מבינים.

יש להם את התקנות שלהם והתקנות שלהם טובות, למה אנחנו צריכים להיות יותר?

קודם כול בוקר טוב.

אביב, איגוד המזון. מקווה שאתה בסדר. שני דברים.

הנושא שאותו אתה מעלה רלוונטי יותר לעולמות,

של התיקון הרביעי שאנחנו מדברים עליו עם פנינה. לא, ממש לא. רגע. יותר מזה, פשוט בהמשך היום יש לנו דיון עם פנינה גם בנושאים אחרים, פה ספציפית זה לגבי הוראות המעבר. אני מציע שתצטרף לדיון בשעה 13:00, יש לנו פשוט דיון על כמה וכמה סוגיות ונשמח להעלות את זה שם. אוקיי, תודה. תודה רבה לך. אנחנו אחר כך נמשיך להתייחס, הדברים בהחלט יילקחו ונלקחים בחשבון. אתה ראית, הטענות האלה שאומרים פעם אחר פעם: מה שטוב באירופה טוב גם לפה, עשינו את זה. יש דברים שאנחנו אפילו יותר מקלים, אבל עדיין לא תמיד האקלים מתאים וראינו מה קרה לנו בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות, פעם אחר פעם, עם סלמונלה. זה השבית מפעלים שלמים והנזקים שנגרמו להם, היה עדיף להם אם היו להם את ההגבלות וההחמרות לפני כן, הם לא היו מגיעים לזה וכולנו. נתחיל הקראה של הצו כדי שנוכל לאשר אותו, לעבור עליו ולדון בו. בוודאי, אני מתחילה,

שם הצו: "צו הגנה על בריאות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ו) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון),

לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים". ברשותך, כבוד יושב-הראש, תיקון קטן: לפי סעיף 313א(א)(2) ולא: "א(ו)2", טעות קטנה. זה גם בנוסח שפורסם אתמול בערב או שזה משהו חדש עכשיו? לא.

זה אמור להיות א', משהו לגמרי, טעות קטנה.

התשפ"ג 2022, ולא נקב בהודעתו מועד סיום מוקדם יותר מיום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), יראו אותו כאילו הגיש הודעה לפי פסקה (1) ופירט באותה

ברור, אבל כל היתר נשאר אותו דבר.

רגע,

זה די קשור למה שאמרתי קודם. יש פה את

משרד המשפטים, עורך דין סומך. כמו פנינה, גם אני לא הבנתי את ההודעה. אולי אם יהיו לנו כמה דקות, או שהוועדה תסמיך אותנו לדייק את הנוסח, או שנעשה התייעצות של כמה דקות. אבל רציתי לומר משהו אחר,

קודם כול ההארכה של שלושת החודשים,

מה זאת אומרת? אם אנחנו מאשרים - - - זה באישור ועדת הבריאות,

ועדת הבריאות עוברת על הנוסח,

לא הבנתי. לא, אבל כל חריגה מהדין האירופי מחויבת אישור של ועדת החריגים, כך קובע החוק

האם אנחנו נותנים את זה עד ה-1 בינואר 2024 או ה-1 באפריל 2024,

לא שינינו מהדין אירופי באותם זמנים.

אין כאן שום בעיה, נטפל בזה היום

לכן גם הסעיף הזה של ההקלה יאושר בידי ועדת החריגים. ההרחבה שלו לשנה ושלושה חודשים במקום שנה, היא גם מחייבת לעשות את זה. נעשה את זה בהליך מהיר מאוד, עוד היום לפני הדיון,

זה כבר אמרנו. זה נאמר כאן. אז בוא תחזור עוד פעם, בבקשה. אני הייתי, בפסקה הראשונה,

כתוב שם: עד מועד שיפרט בהודעתו,

כותב: שיוצר או

רגע, אתה רוצה להגיד בוא נקרא את כל הפסקה ונראה שזה

"יצרן או יבואן מזון, למעט יבואן נאות המייבא מזון במסלול האירופי לגבי מזון שהוא מייבא במסלול כאמור, אשר יודיע, בטופס מקוון שיגיש דרך אתר האינטרנט לנותן רישיון ייצור או לרשם, בהתאמה (להלן- ההודעה), על עמידתו של מוצר מזון מסוים בדין כפי שחל ביום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), לא יחולו הוראות התקנות כאמור בטור א' על מוצר המזון שנקב בהודעתו", וזאת - - - שיוצר או יובא עד מועד שיפרט בהודעתו. שיוצר או יובא.

ברשותך? אם הוא רושם את הנושא של יוצר עד לאותו מועד, הוא נועל אותי מבחינת הפער בין חומר הגלם לבין המוצר שיוצר. זאת אומרת שאם מוצר שיוצר עכשיו, ב-1 באפריל, מבוסס על חומר גלם - - - שנקב בהודעתו, אתה יכול לבוא ולהגיד שאתה

זו המשמעות של מה שאת אומרת, זו הבהרה שהיא חשובה.

זאת הייתה הכוונה.

ואדוני, רק נקודה אחת נוספת. לפי דעתנו, הנושא שצריך להיות פה,

יכולה עורך דין סלנט לקרוא את זה, מאיפה זה הגיע. זה יטופל, זה יטופל, זה לא דבר שיעכב.

אני רוצה להגיד משהו בבקשה.

רגע. שי, אתה מתייחס בעצם להוראה שבסעיף 313? כן. על 313ג אתה מדבר? הנוסח לא לפני, אבל אני אוכל להסתכל בדיוק על

אני אתן למרינה להתייחס, כן. ברשותכם, אני רק אתייחס. קודם כול, מבחינה פרוצדורלית ועדת החריגים צריכה לתת את המלצתה לאחר הפנייה הרשמית, וההמלצה של שר הבריאות לעניין מסוים. אני לא יודעת כמה זה מתאים, אנחנו מדברים על הוועדה ובחוק

כרגע אנחנו מדברים על ההקלות. ועל כן, אם אתם תשימו לב בבקשה, בפתיח בכלל לא נדרשנו להביא את השינוי הזה לוועדת החריגים.

ייבוא זה ייבוא, וייצור בארץ זה יצור. אני אומרת: למדינת ישראל מוצרים שיוכלו לעמוד בדין הישן,

לא, אי-אפשר לתת את תקופת המעבר למוצרים חדשים שלא הגיעו לארץ. לא, אתם מתארגנים. אפשר לשאול שאלה?

רק שנייה, שאלה. יש לי שאלה לגבי

הם יובאו לפני תום תקופת המעבר וזה מוצרים חדשים אבל הם נרשמים כעת. אנחנו לא נדרשים להציג הצהרה של אי-עמידה כרגע,

אנחנו גם כך ערב תזכיר משלים,

ובאים עוד פעם, וכרגע לסגור את זה עד ה ונעשה את זה בתיקון 4? שלושת החודשים האלה, אם זה מקובל

אבל כרגע בצו עצמו מופיע ה-1 בינואר 2024 והתיקון של שלושת החודשים האלה יגיע ב-? אנחנו אמורים ב-16 באפריל. לדעתי אנחנו הראשונים, ככה הודיעה לנו עורכת הדין נועה בן שבת.

שכבר יהיה הדיון הראשון על חוק ההסדרים? מיד לאחר החג? מיד לאחר החג מתחילים הדיונים.

אבל זה יהיה במהלך החודשים - - - במהלך החודש הקרוב.

הצו, הנוסח שלו, זה כמו שהקריאה מרינה. בלי התיקונים של ה-1 באפריל 2024 אלא משאירים את המועד על 31 בדצמבר 2023, ועם השינוי שהקראנו בכוכבית שאומרים שזה על מוצר שנקב בהודעתו שיוצר עד מועד - - על מוצר המזון שיוצר או יובא עד מועד שנקב בהודעתו. - - שיפרט בהודעתו. שנקב בהודעתו זה בסעיף. לפני חגי לוין, אנחנו סיימנו? מבחינת הקראה, כמובן. מבחינת ההקראה סיימנו? כן. נראה לי שכן. לפני שנסיים, משרד החקלאות שאולי כן מקשיבים, הם הוזמנו על ידי הוועדה גם התנהלו מול מנהלת הוועדה והם חשבו שהם לא צריכים להגיע. אני אומר את זה באופן באמת ברור ונחרץ: הדיונים רלוונטיים מאוד-מאוד למשרד החקלאות ואין לכם סמכות להחליט אם אתם צריכים להגיע או לא צריכים להגיע. ברגע שאתם מוזמנים לדיונים כאלה, זה שיקול דעת של הוועדה, יושב-ראש הוועדה, הכנסת, ולהבא נוודא שזה יהיה כך. הסכמתי באופן חריג שיעלו, כי הבינו כרגע שיש להם משמעות ,בזום. חגית איגרמן, משרד החקלאות, שלום וברכה. שלום אדוני, אנחנו מתנצלים על

הבנו אתמול בערב ממשרד הבריאות שהתיקון לא עוסק במוצרים שקשורים אלינו. נכון. לכן הבנו שכנראה לא נדרש שנגיע. אני מבינה שהבנו לא נכון, אנחנו מתנצלים בפני הוועדה. והעמדה שלכם? אנחנו צריכים גם לשמוע את העמדה מבחינתכם.

תגידו אוקיי, אין לנו התנגדות, וזה בסדר. כמו שמשרד האוצר היה פה ומשרד הכלכלה, שאומרים שזה בסדר והם הגיעו לכאן, זו בדיוק הנקודה. בסדר גמור. הבשר לא נוגע לחקלאות? אבל אין כאן בשר. יש את ההחרגה שלכם. בוודאי, אבל זה בשר מעובד, זה שלנו. בשר מעובד זה שלכם. אוקיי.

פרופ' חגי לוין, לסיום. ברשותך, שלוש הערות לדיון שהתקיים עכשיו. ראשונה, כמו שאתה ציינת, העבודה תמיד לוקחת את הזמן שהוקצה לה, אני רוצה שלא נקל ראש בדחייה נוספת של שלושה חודשים. כפי שאנחנו סומכים, ההסתדרות הרפואית, על משרד הבריאות כך כדאי גם לנכבדים, לך, לסמוך על משרד הבריאות. הוא ביקש עד ה-1 בינואר, או התאריך שנקבע, אני לא בטוח שצריך את הדחייה הנוספת הזאת, של שלושת החודשים, וצריך לשקול אותה בכובד ראש. שמענו גם שזה עניין שדורש אישור חריג ומנוגד,

לדין האירופי, אולי לא צריך את הדחיה הנוספת הזאת של שלושת החודשים. ההערה השנייה: הבקשות האלה מגיעות בסוף לשירות המזון. אני חייב להעלות בפניך, אפשר לשמוע מפנינה הרחבה, שיש מצוקה קשה מאוד של כוח אדם מקצועי בשירות המזון. התוצאה היא פגיעה בבריאות הציבור וגם בתעשייה, שצריכה לחכות הרבה פעמים לאישורים. זו נקודה משמעותית מאוד כשאנחנו מקיימים את הדיון הזה, צריך לשים לב אליה ולשפר אותה למען כולם. יש לך יושב-ראש הסתדרות חדש. ההערה השלישית, רק הבהרה: עניין הסעיפים. זו בעיה בבריאות הציבור, זו לא בעיה של תנאי עבודה. המחסור בכוח אדם פוגע בבריאות הציבור ולכן זה רלוונטי אלי, כיושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל. ההערה השלישית היא שיש שם רק סעיפים, חלק מהסעיפים של חומרי ההדברה. פנינה הסבירה כי יש סעיפים שהם לא רלוונטיים לכאן, אבל אני רוצה לוודא שאין חומרי הדברה שאסורים או שיש רמה נדרשת ברגולציה האירופית ואצלנו מקילים בהם. אני מבקש שמשרד הבריאות יוכל לאשר שאין כאלה חומרי הדברה, שהם בפיקוח באירופה והם לא בפיקוח אצלנו.

קודם כול, אני מודה לפרופ' חגי לוין שהעלה את הנושא של כוח האדם בשירות המזון, כי אכן אנחנו במצוקה. זה חלק מהדיונים שהיו לנו השבוע בוועדת הכלכלה, שדיברה על כך שייעשה דיון ייעודי לטובת הנושא. אני אשמח אם זה יהיה דיון משותף, כי במקור היינו אמורים להיות ועדה משותפת שתעסוק בכל נושא הרפורמה של המזון, ועדת הבריאות וועדת הכלכלה.

בהסדרים הקודם, כן. הוקמה ועדה משותפת ואנחנו נשמח שהנושא הזה יעלה בדיון משותף. אוקיי. מצוקת כוח האדם הייתה בדיון ביום ראשון שעבר,

ויושב-ראש הוועדה הבטיח. עלתה הסוגיה של הבעיה להעסיק אנשים בגלל - - - יושב-ראש הוועדה הבטיח שיקיים דיון עם הנציבות והממונה על השכר. אני מבקשת את ההשתתפות שלכם כי אתם בעצם רוב הדיונים, כל החקיקה שלנו תגיע לפתחכם וזה המקום הטבעי. לכן בזמנו הוקמה ועדה משותפת, ואנחנו נשמח שזה יהיה אצלכם. זה דבר אחד. דבר שני, לעניין שאריות חומרי ההדברה. העלה פה פרופ' חגי לוין נקודה חשובה מאוד-מאוד, אנחנו בעצם באימוץ הזה, החלנו את הדיון האירופי על מזון מעובד. אין חולק שאנחנו צריכים להגיע להסכמות עם משרד החקלאות לעניין השימושים על המזון הטרי, על פירות וירקות במדינת ישראל. משרד הבריאות יכול לבוא ולדרוש שאלה יהיו רק חומרים שמותרים באירופה, אבל זה לא יהיה נכון כי יש תעשייה במדינת ישראל וכל זמן שזה רשום והדיונים האלה אנחנו במאבקים ובמחלוקת מול משרד החקלאות אבל זה צריך להיפתר יחד עם משרד החקלאות, בדיון משותף, לשם כך התקבלה החלטת ממשלה להקים צוות ייעודי שאמור לטפל ולהסדיר את כל הנושא הזה במהלך חצי השנה הקרובה. ככל שנדרש, אנחנו נשמח להזמין אותך, פרופ' חגי לוין, לדיונים, אבל זה לא על השולחן כרגע.

ולעניין שלושת החודשים? מה התייחסות משרד הבריאות? לעניין שלושת החודשים, כפי שאנחנו סבורים ואומרים, ההחלטה פה של יו"ר הוועדה לתת את שלושת החודשים, אנחנו לא חושבים שהיא עניין לא מידתי בנסיבות שנוצרו. אנחנו כמובן היינו מעדיפים להיצמד לשנה אבל אנחנו רוצים להיות קשובים לצרכי התעשייה ולעשות את זה בצורה שכל המעבר הזה יהיה חלק ונאות, ולכן אנחנו סבורים שזה בסך הכול עניין מידתי.

בכל מקרה בצו עכשיו, מאשרים עד ה-31 בדצמבר 2023, במהלך חוק ההסדרים. כי זה יוארך ל-31 במרץ, נכון?

עורכת הדין שרון גוטמן טרודלר, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, בזום, היא ביקשה להתייחס.

רק להערה של עורך דין סומך בפסקה אחת, לסעיף (ב) בתקופת המעבר, אני מציעה רק לדייק את זה יותר כדי שיהיה ברור במה מדובר. הוא הציע שיתווסף: "על מוצר מזון שנקב בו בהודעתו שיוצר או יובא". אני מציעה להוסיף את המילים: שיוצר בישראל או יובא אליה. וגם לציין ש: לעניין זה יראו את יום מתן תעודת השחרור מתחנת הסגר כמועד היבוא. כדי שיהיה ברור בדיוק במה מדובר, כשמדובר בייצור בישראל או בישראל, וכשמדובר בייבוא, יש נקודה שבה המזון נחשב כשהוא מיובא לישראל. רגע, את יכולה בבקשה לחזור?

זה גם אמור לתת מענה משלים,

לבקשה שלנו. זה דיוק נצרך, הכרחי. שנייה, אנחנו נדייק את זה כאן כרגע. שרון, את יכולה בבקשה לחזור? כן, בוודאי. אני בעצם העתקתי את זה, עורכת הדין סלנט, העתקתי את זה מהוראת המעבר שהייתה בחוק התוכנית הכלכלית של 2021 ואני אקריא את זה: לעניין זה לא יחולו הוראות התקנות כאמור בטור א על מוצר מזון שנקב בהודעתו שיוצר בישראל או יובא אליה. ולעניין זה - - - רגע, עד מועד שיפרט בהודעה ובלבד שלא יהיה מאוחר מיום 31 בדצמבר. ואז: לעניין זה. יראו את יום מתן תעודת השחרור מתחנת הסגר כמועד היבוא. מתחנת ההסגר כמועד היבוא? כן, כן. אוקיי. את יכולה רק להקריא? אפשר? אתם אחרי זה, נדבר גם. בגדול, אם אני מבינה נכון את ההצעה שלך, זה יהיה: לא יחולו הוראות התקנות כאמור בטור א על מוצר המזון שנקב בהודעתו שיוצר בישראל או יובא אליה וזאת עד מועד שיפרט בהודעה ובלבד שלא יהיה מאוחר מיום 31 בדצמבר 2023. לעניין זה יראו את יום מתן תעודת השחרור מתחנת ההסגר כמועד היבוא. אני רוצה להתייחס לזה, בבקשה חברים. כן, בבקשה. לפעמים, כמו שאנחנו יודעים, יש עיכובים בתחנות ההסגר של משרד הבריאות בנמלי הים, נמל אשדוד ונמל חיפה, לכן דיברת קודם על ייבוא, אני רוצה בבקשה לבקש שיירשם שמדובר במועד יציאת האונייה או לכל המאוחר מועד הגעתה לישראל. לא, מועד הגשת

ממועד הגשת הבקשה לשחרור.

אני רק אומר, אלה דברים חשובים. יש שביתה בנמל ונשאר חודש שם, וחודש אחר כך זה נכנס - - - בכלל לא דיברתי על השביתות, דיברתי על - - - לדוגמה, אני אומר. במקום: יום מתן תעודת, זה: יום הגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור.

לעניין זה יראו את יום, אני אכתוב לך, אני אנסח את זה. לא, הוועדה צריכה לדעת על מה היא מצביעה. לעניין זה יראו את יום הגשת הבקשה. יום הגעת האונייה אפשר?

יום הגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור. לעניין זה יראו את יום? לעניין זה יראו את יום הגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור מתחנת ההסגר כמועד היבוא. זה יכול להיות לפני. לפני שהאונייה מגיעה. לפני שהאונייה מגיעה. הגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור מתחנת ההסגר כמועד. אין לי בחוק שום דבר סעיף של הגעת האונייה, אני נצמדת להוראות הקיימות. בסדר, אבל התיקון הזה חשוב ונחוץ. התיקון הזה טוב, תודה רבה. פנינה, עוד פעם: לעניין זה יראו את יום הגשת הבקשה. לקבלת תעודת שחרור מתחנת ההסגר כמועד היבוא. אוקיי.

יש משהו להוסיף? מיצינו? אדוני, רק משהו אחד לסוף. אתה חייב? אנחנו רוצים להודות לך על קיומו של דיון באופן מהיר, חג פסח שמח וכשר לכולם. זה לא מובן מאליו שהוועדה התכנסה, וששירות המזון מיהר להגיש את התקנות גם כשזה ברגע האחרון, כדי שלנו תהיה רציפות בתקופת המעבר. תודה לך גם על ההתחייבות באורכה עד ה-31 במרץ, לא מובן מאליו. טוב, לפני שאומר כמה מלים אני מעלה להצבעה את צו הגנה על בריאות הציבור (מזון)(החלת הוראות האיחוד האירופי וקביעת תנאים והחרגות), התשפ"ג 2023. מי בעד? אני בעד, ואין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצו אושר. אני רוצה להודות למשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, גם שהשתתפו וגם כמי שצפו בזום: משרד הבריאות בראשם, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הכלכלה ומשרד החקלאות שבהמשך גם הגיעו לדיונים. לאורחים הנוספים שהיו כאן, על העמדות שנשלחו לעובדי הוועדה, ליועצת המשפטית עורכת הדיון יעל סלנט, למנהלת הוועדה מיכל דיבנר-כרמל ולעוזרי היקר, עורך דין יעקב שטרן. אזרחי ישראל ערב פסח תשפ"ג, באמת בהליכים מהירים בשבועות האחרונים, בסיוע כמובן של משרד הבריאות, משרד הכלכלה וועדת הבריאות קיבלו את התשובה שמלחמה ביוקר המחיה זה לא אמירות בעלמא. אנחנו עושים מעשים אמיתיים עם שותפים שנמצאים איתנו, גם מהמגזר העיסקי, להסתכל לטובת אזרחי ישראל ולטובתם האישית והכללית, תוך שמירה על האיזונים הנדרשים בבריאות הציבור. עשינו את זה בשום שכל, בהתאמות מלאות, ואנחנו שמחים שאנחנו ממשיכים לפעול. ככל שמגיעים כאלו דברים אנחנו נמשיך לתקן אותם. יש עוד דברים ובשורות שמגיעים גם בחוקי ההסדרים וגם בהמשך. ועדת הבריאות, כמו כל ממשלת ישראל וכנסת ישראל, רשמה לעצמה וחרתה על דגלה את המלחמה ביוקר המחיה. אנחנו אמרנו למשרד הכלכלה, גם בדיון הקודם, מעבר לחסמים שאנחנו מסירים כמשרד הבריאות, משרד הכלכלה יצטרך להמשיך לעקוב מול הייבואנים; מול התעשיינים, מול הייצואנים בשביל שלא אחרי שאנחנו מסירים חסמים, בסוף מתאימים את עצמם למעלה מאשר מתאזנים למטה, מתאימים לאיחוד האירופי רק בהקלות אצלם ולא אחרת. יש ייבוא מקביל ובסוף אתה רואה שהייבוא המקביל נצמד לייבוא הקבוע, יש תקינות כאלה והסרת להם חסמים אבל הרווחים גדלו. זה דבר שצריך לעקוב אחריו. אני יודע שמשרד הכלכלה מביא לחקיקה החמרה על המונופולים הגדולים, שלא יגבילו את הייבואנים הקטנים יותר, נעזור בנושא הזה, זה חשוב, זה צריך לבוא בבשורה. אזרחי ישראל נאנקים תחת העול, הסל התייקר משמעותית בכל הפרמטרים וכל עזרה כזאת בסופו של דבר תעזור. אני חושב שהבשורות שהבאנו בתקנות בתמרוקים וכרגע כאן במזון, בסופו של דבר מתחברות לבשורה שלמה,

ואני רוצה להודות, כמובן, לכל הנוגעים בדבר. בבקשה. אני חייבת להגיד, אני רוצה להגיד תודה רבה לוועדה, ליושב-ראש, לצוות המדהים, לעוזר המדהים שלך. אנחנו יוצאים לפגרה אבל באמת היה מושב מאתגר. על הנכונות והסיוע, גם כשהבאנו דברים ברגע האחרון ואנחנו מקווים שזה לא יקרה. על כל העבודה שעשיתם, המקצועית והטובה, אז תודה רבה ושיהיה לנו באמת חג שמח. תודה רבה. ישיבה זו נעולה, פסח כשר ושמח. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.